צהריים טובים. פותח את הישיבה. היום יום חמישי, כ"ה באלול התשפ"א, 2 בספטמבר 2021. הוגשו רביזיות על-ידי חברי הכנסת יעקב אשר, מיכאל מלכיאלי ובועז טופורובסקי, על הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת, על ההצעה מטעם הוועדה ועל ההכנה לקריאה ראשונה. מאחר שאף אחד מחברי הכנסת לא הגיע ההצעה מוסרת. הרביזיה נדחית. הסעיף השני, בישיבה הקודמת של ההצעה למינוי חברים בהצעה שהיתה לגבי הצגת החברים בוועדה המשותפת לחוץ וביטחון ולכספים, הוגשה רביזיה על-ידי. היא מדברת על זה שאיתן גינזבורג יכהן כממלא מקום בוועדה המשותפת. מי בעד הרביזיה ירים את ידו. הצבעה בעד פה אחד התקבלה. עכשיו נצביע מחדש על כל ההצעה לגבי הנושא של המינויים בוועדה. נקריא את ההרכב שוב. הרכב הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985: הוועדה תהיה בת 12 חברים, 6 חברים מכל ועדה לפי ההרכב הבא מטעם הקואליציה, מטעם ועדת הכספים אלכס קושניר יכהן כיושב-ראש, חברת הכנסת יעל רון ואני. מטעם חוץ וביטחון חברי הכנסת רם בן ברק, אמילי חיה מועטי, צבי האוזר ומיכל רוזין. בוועדה המשותפת יהיו חברים 5 חברים מחברי האופוזיציה והחלוקה שלהם תימסר בהמשך. ממלא מקום קבוע חבר הכנסת איתן גינזבורג, מטעם סיעת כחול לבן, מטעם חוץ וביטחון. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ירים את ידו .

פה אחד אושר. הרכב הוועדה אושר פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:35.